השעה היא 8:50 בבוקר השכמנו קום לכבוד הקמתה של ועדת משנה נוספת של ועדת העבודה והרווחה. ההצעה היא להקים ועדת משנה לעניין קידום, תעסוקה וסיוע לאזרחים ותיקים ללא רשת ביטחון פנסיוני. כל נושא הגיל השלישי, האזרחים הוותיקים הוא נושא שהוא בליבה של הועדה הזו, היא קרובה ללבנו. זו אוכלוסייה שבהחלט זקוקה לחברי כנסת, לאנשים שיעשו מעשה, על מנת לסייע להם.

הלובי שלהם הוא לא חזק מאוד, ונכון שיש את המשרד לשיוויון חברתי ויש גורמים בממשלה שעושים,

הביטוח הלאומי שהוא כמיטב יכולתו ועדיין הדרך שם כל כך כל כך גדולה. יש כל כך הרבה דברים שצריך ואפשר לעשות כדי לסייע להם, לאוכלוסיות שבאמת זקוקות. הן זקוקות למענה מהמדינה כבר,

בגיל המבוגר ככל שהם מתבגרים לא ישובו לשוק העבודה וצריך פשוט לעזור להם. אני לא מסוגלת יותר לראות את התמונות הקשות בתקשורת, לשמוע את האנשים הקשישים שאין להם כסף, אוכל ואין להם פשוט את הכסף לחימום, לתרופות או כל דבר אחר. במיוחד עכשיו, בזמן הקורונה גם התמונות, גם הפניות אלינו באופן ישיר וכללי, הולכות ומתגברות. אולי יותר מאוחר בדיון שאנחנו נעשה כאן עוד מעט על מיצוי זכויות הקשישים. אני אקריא גם כמה מהפניות הכאובות שאנחנו קיבלנו, ולכן אני מאוד שמחה שחברת הכנסת אלינה ברדץ' רצתה, הציעה ולוקחת על עצמה את ניהול של ועדת המשנה, אשר תעסוק בעניין הספציפי הזה. בואי נעשה הצבעה נראה אם נצליח לבחור בך ולאחר מכן באמת אולי ננסה לשמוע ממך כמה דברים.

הצעה להקמת ועדת המשנה לעניין קידום תעסוקה וסיוע לאזרחים ותיקים ללא רשת ביטחון פנסיוני, חברי הכנסת אשר בעד הקמת הוועדה שירימו יד. הצבעה בעד - 2 נגד - אין נמנעים - אין אושר. אני מציעה שחברי הוועדה בוועדת המשנה שלך של אלינה ברדיץ' יאלוב תהיה היו"ר, חברי הכנסת יהיו חברת הכנסת מיכל רוזין, חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת יצחק פינדרוס. אז ההצעה התקבלה. אנחנו נקריא את הסמכויות, בבקשה. אז ועדת המשנה לעניין קידום תעסוקה וסיוע לאזרחים ותיקים ללא רשת ביטחון פנסיוני, תקיים פיקוח פרלמנטרי ותערוך דיונים יזומים בנושא זה. ועדת המשנה תדון בהצעות לסדר היום ובדיונים מהירים בנושא הזה שיו"ר ועדת העבודה והרווחה החליטה על העברתם לדיון בה, לאחר שעברו לוועדת העבודה והרווחה על ידי מליאת הכנסת והנשיאות. ועדת המשנה תדון בהצעות חוק בנושא קידום תעסוקת אזרחים ותיקים שיועברו לוועדת המשנה על ידי יו"ר ועדת העבודה והרווחה, על מנת לדון בהם לקראת אישורם במליאת העבודה והרווחה. אז אושרה הקמת ועדת המשנה, ברכות אלינה היקרה, מעומק ליבי, אני רוצה להגיד לך שאני מאחלת לך בהצלחה. ועדות שהן כל כך כל כך חשובות, שכל סיוע וכל בקשה, ובאמת טענה שתעלה את תקבלי את מלוא הגיבוי מאיתנו. בכלל, אנחנו נשלב כוחות משתי הסיעות כמובן שיש הרבה ממשותף בכל העניין הזה של קידום הזכויות הסוציאליות לקשישים. אנחנו נאחד כוחות בעניין ואני בטוחה שאנחנו נצליח לשפר את התנאים ואת התנאים הסוציאליים של הוותיקים. קודם כל, תודה רבה לך אפרת. אני חייבת להודות שאני מצאתי אצלך ממש אוזן קשבת, כשבאתי עם הרעיון וראיתי איך את מודעת לדבר וגם ראיתי את זה בוועדה כמובן, ולכן באתי אלייך עם ההצעה הזו. אני חייבת לספר שבשבילי זו סגירת מעגל. לפני מספר שנים התראיינתי לעיתון "וסטי" מקבוצת ידיעות אחרונות, זה היה במהלך קמפיין בחירות, אני לא זוכרת איזה, שם אני אמרתי שהמטרה הראשית שלי כאשר אני מגיעה לכנסת היא לדאוג להורים שלי והם ללא רשת ביטחון פנסיוני.

חשבתי שאמא שלי תקבל פנסיה של 300 שקל, מסתבר שזה היה אפילו פחות. אבא שלי אין לו פנסיה בכלל, כי ב-2004 הוא עבר אירוע לב והוא נהיה נכה באחוזים מסוימים שלא זיכו אותו, מבחינת התקציב זה לא בדיוק עזר, ולכן זה היה נורא נורא חשוב לי. אני חייבת להגיד שאני כבר דיברתי עם מנכ"ל ביטוח לאומי מאיר שפיגלר בנושא הזה, אני יודעת שגם כן מאוד מאוד חשוב להם הנושא, דיברתי שם איתו ועם העובדים שלו. אני מקווה מאוד שבקרוב אנחנו נזמין אותם והם יפרסו בפנינו את התמונה הכללית. ממה שאני יודעת, התמונה היא מאוד מאוד עגומה, במיוחד עכשיו עם כל הגלים של הקורונה שחוזרים ונשנים ואני לא בטוחה שהגל קורונה יהיה גם אחרון באמת. לכן, גם אני מקבלת ללשכתי כל מיני פניות ולחלק אנחנו כן מצליחים לתת מענה ולחלק לא, וזה כמובן לא צריך להיות ככה, חייב להיות שלכל אחד יהיה מענה ופריסה רחבה. בנוסף, אני חיפשתי כל מיני פתרונות כבר ואני מקווה מאוד שאני ושאר חברי ועדת המשנה יגיעו לאיזה שהוא פתרון מוסכם,

אני יודעת כמה זה חשוב לך וכמובן נשלב ידיים. אתמול ישבתי עם שר האוצר אביגדור ליברמן אצלו במשרד וגם דיברנו על הנושא הזה, זה גם כן אחד הנושאים החשובים בשבילו. אנחנו עכשיו בדיוק, יחד איתך, העברנו את הרפורמה של פנסיית מינימום - - - שהעלנו לשבעים אחוז שכר מינימום את השלמת ההכנסה. שהעלנו לשבעים אחוז את שכר מינימום יחד איתך ועם השר. וניצולי השואה כמובן. וניצולי השואה ווטרנים ועוד כל מיני נושאים, אבל גם הוא יודע שזה לא הסוף ויש עוד הרבה מה לעשות. אז אני שוב, מודה לך על ההזדמנות ועל הירתמות שלך לנושא הספציפי הזה.

בהצלחה רבה. אני מאוד אשמח שבעקבות הדיונים שאתם תעשו,

נקיים כאן דיון בעקבות הדיונים שלך ותוכלו להציג לנו את ההמלצות שלכם. זו בדיוק המטרה. אחרי שתנטרו את הבעיות,

את החסמים ואת המקומות שבחקיקה צריך לתקן ולשפר, תביאו את זה אלינו ואנחנו נוכל באמת כיד אחת לעשות שם תיקונים.

ותיכף נדבר על זה גם בדיון שמיד אנחנו נפתח, הזכויות, המענקים והגמלאות האוניברסליים בדרך כלל ממוצים במאה אחוז, המיצוי שלהם הוא מאה אחוז, וכל הקצבאות הסלקטיביות שם יש את הבעיה ושם לא מצליחים למצות אותן, יש חסמים גם בירוקרטיים וגם של חוסר ידיעה ועוד כהנה וכהנה. ובמיוחד בציבור שלי שהוא ציבור העולים דוברי רוסית, שבחלק מהמקרים פשוט לא יודעים על הדברים. לא יודעים ויש בעיית שפה. אני מקבלת פניות ללשכתי, "תספרי להם בבקשה על". אני מרגישה לפעמים כמו מוקד תמיכה טלפוני, אבל אין מה לעשות וזה המצב כרגע, אני מקווה שנוכל לשפר את זה.

אז הקבוצה של השלמת הכנסה זו הקבוצה של הקשישים שבאמת הכי זקוקים לעזרה ולתמיכה וגם בה אנחנו תיכף נעסוק. אבל כמובן שהם לא יחידים, אלו אנשים בלי הפנסיה, אנשים שמקבלים את קצבת הזקנה שעליה כבר דנים כל כך הרבה שנים, שהסכום שלה נמוך בצורה שערורייתית וגם ההצמדה שלה היא מזערית, לעומת השחיקה שלה בשנים האלה שעברו ולעומת השכר הממוצע במשק וכו'.

באמת משימה לאומית, אני לא אומרת את זה בצחוק, זו משימה לאומית ובהצלחה רבה אלינה. אז קמה הוועדה, ועדת המשנה. אנחנו נסיים את הדיון הזה ובעוד חמש דקות מתחילים את הדיון הבא. הישיבה ננעלה בשעה 08:58. .